בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים. היום 16.5.22, ט"ו באייר תשפ"ב. הנושא הוא הצעה לדיון מהיר בנושא התנהלות חקירת רצח משפחת כדורי, של חברי הכנסת אוריאל בוסו, אורי מקלב ואיתמר בן גביר. איתמר בן גביר אמר לי אתמול שהוא מתנצל שהוא לא יכול להיות בדיון, אבל אני בטוחה שאתם תייצגו אותו נאמנה. אני אגיד כמה דברים. גם אני מניחה שהנציג של המשטרה יתייחס בגלל שכתב האישום עוד בעיצומו לגבי אותו מחבל, אבל אני אגיד כמה דברים על האירוע הזה של בני הזוג כדורי ז"ל, תמר ויהודה כדורי, אירוע שהיה ביום חמישי ב-10 בינואר 2019, בני זוג מבוגרים, האב בן 71, האישה בת 68 נרצחו בדקירות סכין בתוך הבית שלהם בשכונה בארמון הנציב. לפני כחודש, אולי קצת פחות, הצליחו לפענח את הרצח ולהגיע לאותו מחבל פלסטיני תושב חברון שהוא הואשם ברצח, בניסיונות רצח. זה לא הרצח היחיד, גם של אותו עובד זר ממולדובה. צריך לזכור שאותו מחבל היה בכלא הישראלי כאסיר ביטחוני בשל הפעילות שלו בדאעש. הוא היה בידיים של שירות הביטחון ולמרות זאת הוא שוחרר ובעצם לא חדל מהפעילות הפלילית הלאומנית שלו, ובאמת החליט לרצוח יהודים כמו שהוא אמר, בשבילי ובשביל אלוהים. איזה אלוהים זה? כנראה זה לא האלוהים שלנו. הסיבה להגשת הדיון המהיר כפי שראינו כולנו גם בתקשורת, היא באמת לגבי התנהלות החקירה אל מול ילדי משפחת כדורי. אני גם צפיתי בכתבות, גם קראתי. אני חושבת בכל מה שקשור להתנהלות מול המשפחה נעשה להם עוול גדול, מהמעצר שלהם עד באמת הימים שהם ישבו באותן חקירות. הם גם נעצרו לשווא כחשודים וגם הרוצח עצמו שוחרר מהמעצר שלו כמו שאמרתי, אחרי שלוש שנים. הבנתי שהייתה התנצלות בפני משפחת הזוג כדורי, אבל היה נראה חשוב בדיון הזה, חבר הכנסת אורי מקלב, גם ייאמר לזכותו, פנה אליי לדעתי עוד בחול המועד ואמרתי לו שיגיש דיון מהיר ושאנחנו נכנס אותו ברגע שקיבלנו את ההודעה. את אמרת שתכנסי את הוועדה אפילו בלי דיון.

אני חושבת שההתנהלות המשטרה כאן הייתה התנהלות לא טובה בלשון המעטה. אני חושבת שמגיע צדק למשפחת כדורי על ההתנהלות מולם, ואני חושבת שבעיקר מה שחשוב זה ללמוד ולהסיק מסקנות, בטח של כל מה שקשור במעצר של בני משפחה, שהוא הרבה יותר חמור כי זה הילדים והם גם נפגעים. הם גם אבלים על הירצחם של ההורים שלהם וגם עוד נעצרים על רצח שהם לא ביצעו, שזה מבחינתי אירוע כל כך דרמטי, שטוב שהגיע לדיון בוועדה לביטחון הפנים של הכנסת. אני רק אגיד ואני מניחה שתתייחסו לזה גם, גם המעצר של ניתאי כדורי לעיניי הילדים בגן הילדים, גם אשתו של ניתאי שלא אפשרו לה להאכיל את התינוק שהיה בן כמה חודשים.

אנחנו נשמע אותך. ביקשתי גם מחברי הכנסת שיזמינו אתכם, אז טוב שהגעתם, ובאמת אותו החזקה 17 ימים בתוך מעצר בתנאים לא פשוטים. אני חושבת שטוב שיזמתם את הדיון, שיגיע לעין הציבורית גם מבחינת השקיפות וגם מבחינת המעמד, והכי חשוב בעיניי זה באמת למידת הלקח באירוע הזה שחלילה לא יחזור. נתחיל עם חברי הכנסת. אוריאל בוסו הוא הראשון ולאחר מכן חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה אדוני. טוב, גבירתי היושבת-בראש וידידי, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, אני מודה לך קודם כל על הדיון החשוב ועל הנשיאות שראו לנכון. אני אפתח ואומר דווקא בסיום של הדברים שאמרת. אנחנו לא נמצאים פה, ומטרת הדיון, גם המשפחה דיברו איתי ושאלו. אנחנו לא נמצאים פה לעריפת ראשים.

יש לה התנהלות גם כן משפטית מול המשטרה ומול היחידה החוקרת ומול המדינה. זה לא קשור לשום דבר. מטרת הדיון שיזמנו, א', לבדוק את הכשלים, לבדוק מה התקלות שנעשו בדרך. זה המטרה של הוועדה, זה המטרה של ועדות הכנסת, הגוף המבקר של המשרד לביטחון פנים, של המשטרה, של היחידות החוקרות, ואיך אנחנו מונעים את המקרה הבא ואת העוול שגם נעשה בדרך. את העלית כאן, מלמעלה ממש סיכמת למעשה את הסיפור, אבל אין מישהו שלא גם כן הזיל דמעה כשראה את הריאיון שהיה עם ברכה בטלוויזיה, וראה בדיוק מה קרה. מדובר פה בבני משפחה שאות קין של רוצחים היה מצחם למשל שלוש שנים, תיק פתוח של רצח נמצא מעל ראשם של שני בנים אברכים. נמצאת גם כן הכלה. הילדים, נכדים של בנים של רוצחים. בהמשך ידברו גם כן על ההתנהלות כמו שאמרת, בזמן החקירה. מדובר בחקירה רגישה ללא ספק. נכון שהיו מקרים וטרגדיות וטראומות ממקרים אחרים שאחים בשביל ירושה, בשביל מקרים כאלה עשו. אין ספק שתפקידה של המשטרה לעשות את הכול להגיע לחקר האמת. היו מקרים מעולם, אנחנו לא אומרים. ראיתי את הבנים האברכים, את האנשים שמדברים, ואתה רואה את סוג הרצח. עשו פרסום על הזירה, וללא ספק כולם הבינו שמדובר בזירה אכזרית, ואתה מנסה לצייר את הפרופיל של הרוצח מול המקום, ואתה לא מדביק אבל אתה אומר בצד, אולי אני לא איש מקצוע, לא נמצא במקום הזה והם רואים מה שאנחנו לא רואים, ואז בדרך אתה שומע את ההתייחסות של היחידה החוקרת בשביל כנראה כאמצעי לחץ על הכלה, על הבנים, על התנאים ועל תקופת המעצר הארוכה, אבל יתרה מזאת, כנראה בזמן שמיקדו את הפוקוס לכיוון בני המשפחה, ישב אצלם הרוצח. הדברים הפשוטים, שאלו השאלות שצריכים להישאל, הייתה זירה קשה. התבררו אחר כך הפרטים. מתברר שהרוצח היה וישן שם ונשאר. אין ספק שהיה מלאDNA ומלא פרטים. אנשים, לוקחים להם מהציפורניים DNA אחרי 20 שנה, מצמידים למשהו, והוא היה בזירה. כמו שפורסם, שהנעליים שלו שהיו מגואלות בדם, היו בבית של אימא שלו בזמן שהוא היה במעצר מינהלי, שבמעצר מינהלי יש לך את הכלים עם אמצעי לחץ הכי טובים שאתה רוצה לעשות, והוא נשאר שם. יום לפני כן הוא גם כן כמעט רצח את הנערה בצלאל. לאחר שהוא שוחרר אחרי שלוש שנים מעצר מינהלי, בסך הכול משהו כמו שבוע-שבועיים אחר כך הוא רצח את האזרח המולדובי. להגיד אנחנו מתנצלים בפני המשפחה זה נחמד, אבל אנחנו חייבים לוודא שהמשטרה, גם השב"כ, גם ימ"ר ירושלים, היחידה החוקרת, המשרד לביטחון פנים, חוץ מהבדיקה שעושים למה כשלנו מול החקירה ובתנאי החקירה ובצורת החקירה מול המשפחה, איפה כשלנו בכך שהרוצח מתחת לידנו? אנחנו שואלים את השאלות שאזרחי מדינת ישראל שואלים. כולם רוצים, מעבר לאמון שנותנים במשטרה, ואני האחרון שלא ייתן אמון ולא אתן גיבוי. גם אתמול באחד מערוצי התקשורת אני מגבה, ואתם יודעים שיושבת-ראש הוועדה היא הראשונה שמגבה ונשכבת על הגדר בשביל המשטרה, ועדיין את השאלות הקשות שמרחפות כאן מעל כל הסיפור הזה, הם חייבים להינתן. אני אומר לכם, מספר דיונים שעשינו כאן בכנסת על מקרים כאלה, המשפטים שאנחנו כל פעם מקבלים מהמשטרה, "זה בחקירה", "זה בבדיקה",

זה לא מספק אותנו. אין בעיה אם תגידו, אנחנו רוצים, ניתן לכם את כל התשובות בדיון סגור, זה גם אופציה, אבל כל הזמן להשאיר אותנו בערפול,

כי לפעמים תיקים נסגרים, הלוואי והיינו כך רגועים כשהתיק היה פתוח והרוצח היה בידיים של המשטרה והיינו רגועים, ואז אומרים "זה בבדיקה", "בחקירה". זה שלוש שנים היה תחת צו איסור פרסום ובסוף זה חמק מתחת לידיים בזמן שבני המשפחה היו עדיין נאשמים כרוצחים. אלו השאלות. זה מטרת הדיון שנעשה כאן, לא מעבר לכך, ואני חושב שמגיע למשפחה, מעבר למילה התנצלות, הבנה אמיתית איך הגעתם למסקנה הזאת? למה היחס היה בזמן החקירה בצורה כזאת ואיך אנחנו דואגים שמקרים כאלה לא יישנו, הן ביחס של המשטרה ויחידה החוקרת בתקופת החקירות, מעבר לכשלים שציינתי.

תודה רבה חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה אדוני. תודה רבה גבירתי יושבת-הראש,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, משפחת כדורי, גברת ברכה כדורי שבאמת עשינו מאמצים כדי להביא אותה לפה. היא לא רצתה להגיע לפה. האמון שיש להם ובאיזה מקום הם עומדים בעקבות הרצח, והדיונים הציבוריים והפומביים בעניין. אני רוצה להגיד שאת מייד נענית. הפרעתי לך בחג ואת מייד נענית לדיון הזה. אנחנו אחרי זה גם עשינו את זה פורמלי כדיון מהיר. מתוך כמה שאת מנסה כיושבת-ראש ועדת ביטחון הפנים, את מגבה ואת נותנת גב למשטרה, אבל יש מקרים שאנחנו עושים את זה בשביל המשטרה ובשביל להציף את הדברים. כפי שידוע, הרצח הזה של יהודה ותמר כדורי שקרה לפני למעלה משלוש שנים היה רצח אכזרי, היה רצח מהקשים שהיו בארץ, אבל יחד עם זאת היה כאן עוד משהו נלווה שזה עדיין לא נרגע עם מציאת הרוצח, זה הרס של משפחה, לדמם ולפגוע קשות במשפחה שקטה, שלווה, צנועה, ישרה, סולידית מאוד. אני חושב שלצערנו הם גם לא הוספדו כראוי. עברו ימי זיכרון. ברקע של נפגעי טרור הם לא היום. עדיין התיק לא סגור. במשך שלוש שנים יש אנשים שחשודים, שזה בני המשפחה. להבין רגע, לסגור את העיניים ולחשוב שיחד עם הרצח של ההורים כפי שאת אמרת, עם כל מה שיש לילדים, למשפחה החמה הזאת שכל מה שהיה להורים האלה זה רק את המשפחה הקטנה הזאת לגדל, לפרנס, לתחזק, הילדים הם החשודים שהם רצחו אותם, עם כל המעצרים הפומביים האלה, עם כל ההשפלות, ולעניין מוסדות החינוך, חברתית, סביבתית, משפחתית, אישית. איזה פגיעה יותר יש להורים האלה? הפגיעה הכי גדולה להורים הנרצחים האלה, שחשדו בילדיהם. זה תוסס, הדבר הזה, שחשדו בילדים שלהם. אני קודם כל צריך להגיד בשקיפות מלאה, אני הכרתי את המנוח, את יהודה במשך שנים לא מעטות, היכרות אישית. אני הייתי חבר דירקטוריון בתאגיד המים הגיחון של ירושלים. הייתי יושב-ראש ועדות מכרזים ויהודה, השם יקום דמו, היה מבקר הגיחון בתקופות האלה, ככה שהשתתפתי איתו בישיבות, ראיתי את האיש האצילי, שמעתי ממנו שכל מה שיש לו בחיים זה ילדיו. מדובר ביהודה שבעמל ידיו, ומשפחה מכובדת מאוד, מבוני הארץ, שורשית מאוד בארץ. יהודה כדורי, השם יקום דמו, שהקים משרד רואי חשבון, העסיק עובדים, ראה את סיפוקו בזה שהוא מעסיק, מפרנס נשים אברכיות, מפרנסות יחידות, סולידי. לא היה לו אויב. איש שלא רב עם מישהו, לא מסוגל לפגוע בזבוב. מבחן הסבירות לאיזה סוג של בן אדם שהיו סיבות שמישהו לנקום בו, צריך להיות הכי הזוי, הכי רחוק שיכול להיות. זכה וגידל שני ילדים, את ניתאי וברכה שהיא כאן נמצאת. ניתאי שירת בצבא שירות מלא בחיל האוויר. הוא זה שהיה במעצר. מוערך. למה אני אומר את זה? גם מי שלא רואה את החלק הזה שכל עולמו היום בתורה והיה בתורה. גם מי שרואה את הדברים אחרת צריך לדעת שהוא לא איש עלום. עם רקע שמכירים. יהודה הוא אח שכול שאחיו נהרג. זה ליווה אותו כל חייו. שמעתי ממנו את זה. תמר בת של ניצולי שואה, שחיה מאוד את השואה. היא נפגעה בשלושה פיגועים שהיו. היא עברה שלושה פיגועים, שזה מאוד ליווה אותם. ביתה מבצרה, שם היא נרצחה בפיגוע. תמר, ההורים שלה עלו אחרי שואה קשה מאוד. אחיה היה סגן מפקד חיל הים. אני לא רוצה להגיד שהמשטרה גם הכירה היטב את משפחת כדורי, אחד מבני המשפחה הקרובים. הכירה היטב בלשון חיובית. אני לא מכיר, לא דיברתי איתו. הוא משרת במשטרה בתפקידים מאוד קרובים ליחידות אבל אני לא דיברתי, לא מכיר. אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל מההיכרות שלך עם המשפחה מדובר במשפחה ישראלית שורשית. מדובר במשפחה ישראלית. הממצאים בשטח סתרו כל חשד שמישהו מבני המשפחה. גם לחשוד שמישהו מבני המשפחה מסיבות כלכליות כאלה ואחרות שכר מישהו? הוא שכר מישהו מחברון עם נעל שהיא הייתה מיוצרת בחברון?

שהוא לקח את הרוצח? הרי התדרוכים היו שלקחו אולי רוצח מקצועי, שכרו. זה היה החשד. עכשיו הנושא הכלכלי שזה היה החשד המרכזי, גבירתי היושבת-ראש וחבריי, אז אני לא יודע איך התגלגל משמיים. למשטרה הייתה הקלטה שהוקלטה ב-8.1.2019, יומיים לפני הרצח, שבה יהודה מדבר עם האחיינית שלו. יש כאן תמליל. יש לי כאן את ההקלטה עצמה, תמליל קצר. אני חושב שיהודה ותמר לא הוספדו כהלכה. אני מרחיב את זה לא רק בגלל הרקע. אני לא מדבר על הפרופיל האישי, לראות את ברכה, לראות את בעלה, לראות את האישיות של האנשים האלה. לחשוד עליהם על כיוון כזה? אני שמעתי מיהודה כל מה שהוא עושה, רוצה שברכה. הוא דרבן אותה ללמוד ראיית חשבון ותמך בה כדי שהיא תעבוד במקומו במשרד. המשרד, הוא זה שנחקר. הפכו את המשרד על כרעיו וקרעיו. נחקרו עובדים, חשדות, אנשים שהעסיקו אותם. לא משנה שהרסו אותם גם כלכלית. מי רצה במשרד הצנוע הזה להמשיך עם חברה שהילדים לא יודעים מה העתיד שלה? שהילדים שהם היורשים של המשרד, הם חשודים ברצח הוריהם? הרסו כלכלית אנשים מכובדים שהתפרנסו בכבוד וכל מה שהם רצו, להקים משפחה כתשובה להיטלר יימח שמו שהרג את משפחת איתמר, ממול זה שהוא שיקם. יש לו בית עם שלושה ילדים סך הכול שהוא רצה אותם לפרנס בכבוד, משפחה מכובדת, משפחה שהם חשודים, משפחה שהם הושמצו, הוכפשו ואות קין שמלווה אותם. אני רק אצטט. בהקלטה אומר יהודה יומיים לפני זה: "אני מחכה. אני בגילי צריך לעבוד? למה אני עובד? משרד שלם, משרד גדול. אני מחכה שברכה תעבור את הבחינות כדי שהיא תוכל להתחיל. בשביל מה אני מחזיק את כל העסק הזה?

אני עובד בשביל אחרים. אני לא עובד בשביל עצמי. אני אומר, זה מפעל חסד. לא פשוט להחזיק 14 15 נשות אברכים. בכלל לא פשוט, ושתי כלות שלי. הן באות אליי, הן עובדות, הן כל כך מאושרות, כל כך טוב להן. נחשוב שאנחנו עושים חסדים. מפעל חסד גדול זה להחזיק נשות אברכים. מה אני יכול לעשות? הילדים שלי מתפרנסים מזה". "כן, גם אשתו של נתן? "כן", הוא אומר. "אני דחפתי את ברכה שתלך ללמוד. אני רוצה שתסיים. אני רוצה שתמשיך לעבוד במשרד". "את לא רוצה?", כך הוא אומר, "תמכרי את המשרד".

לברכה. "המשרד שווה כסף. זה לא כסף קטן. משרד שבניתי אותו יותר מ-30 שנה לא שווה כסף?

אני לא אותו דבר.

כמה אני יכול?"

כל מה שהוא רצה, מתפלל שתעבור. אחר כך שתחליט מה הדרך שלה. לפחות שאני אדע שאת הכיוון שנתתי לה. שהיא אחרי זה תעשה את מה שהיא רוצה. אני אומר לה, פה יש לך משרד. המשרד יהיה שלך. על הקלטה כזאת שהייתה בידיים שלהם, שהייתה יומיים לפני. על זה הופכים משרד? זה הבסיס לכל החשדות עם איזה דברים קטנים שהיה. עד איפה הלכנו? אני לא רוצה להיכנס לכשל החקירה, זה דיברתם. יש לנו הרבה שאלות על מה שקרה ועל כל ההתנהלות שהרוצח היה בידיים של המשטרה ושוחרר. אמר את זה חברי. יש לנו את ההקלטה. מכל מבחן הסבירות, מבחן האנושיות והמחויבות שיש, שם אנחנו נמצאים. אני שואל שאלה אחת. גם אם היה בסיס, איפה ההתנצלות? את ההתנצלות, בקשת הסליחה לא שמענו. מוציאים הודעה לתקשורת ומודיעים על פענוח הרצח. הדבר הראשון שהיה צריך לעשות, אנחנו מתנצלים בפני המשפחה. זה מבחן האנושיות, זה מבחן הקיום שלכם. זה מבחן הבסיס של מערכת שאתם שליחים שלנו. אתם אנשי ציבור בזכות שאנחנו רוצים. אנחנו מצפים את המינימום, את האנושיות הזאת. אני מרגיש שאתם גם לא שם. הייתה התנצלות בפני המשפחה? איזה התנצלות בפני המשפחה? התשובה הייתה, מה לעשות, הפכנו אבן על אבן. קודם כל ההתנצלות לא צריכה להיות בצד המשפחה. ההתנצלות צריכה להיות ציבורית. אני אומר לך שאנחנו צריכים לבקש סליחה. אנחנו מיליוני אנשים במדינה הזאת ומחוץ למדינה, האמנו שהילדים האלה הם הרוצחים של ההורים, דבר הכי שפל שאפשר לחשוב על אנשים, כשזה בדיוק הדבר ההפוך. אנחנו חשדנו בהם. איפה הפער הזה הגדול בין הממצא, ציבורית, ואני לא מדבר על שום דבר. ההתנצלות, בקשת הסליחה מהמשפחה הזאת. לא עשיתם את הראוי. זה מה שצועק פה וזה לא נעשה. ברור לחלוטין. תודה רבה על הדברים הברורים. אני רוצה לשמוע את משפחת כדורי, בבקשה. אני רוצה שתרגישי בנוח כי אני יודעת שאמנם זה מעמד מסוים, אבל אתם האירוע ואם את לא תהיי כאן, אז לא נדע. היא באה לפה רק בגלל שאמרתי לה שזה כבוד המשפחה. אנחנו רוצים לכבד את המשפחה. אני יודע שהיא חוששת. אני מחזק אותה בדברים.

הסברת את זה מצוין ולכן חיזקתי אותה לפני שהיא התחילה. שמעתי אותך. בבקשה גבירתי. אני מודה לך על החיזוק. באמת קשה לי לדבר. את יכולה להגיד את השם שלך? אני אשתו של ניתאי כדורי. את הכלה שלהם.

התחתנו לפני 12 שנה ומבחינתי הם ההורים שלי. מאז הרגע הראשון שנכנסתי אליהם הביתה, החלום של יהודה כדורי וגם של חמותי, שאני אלמד ראיית חשבון. באתי מכיוון אחר לגמרי. הוא פשוט שכנע אותי, שכנע את אבא שלי, שבסוף נעניתי להפצרותיו ועשיתי את זה. לבוא אחרי הרבה שנים שבעצם עשיתי את הרצון שלו, כי הוא תמך בנו והוא היה כאבא בשבילנו וכאימא, שזה קשר שאי אפשר לתאר. אני יודעת מה זה קשר של הורים של ילדים, אבל פה זה היה משהו מיוחד שאין דברים כאלה. ההורים האלה, החלום שלהם זה הילדים. זה היה עולמם של שניהם, והפגיעה הגדולה שאנחנו הם אלה, כואב לי עליהם. תמיד ניתאי היה אומר, איפה אבא שלי? שיציל אותי מתוך זה, שיצעק את הצעקה שזה לא אנושי, שזה לא יכול להיות. אני רוצה לדבר קצת על הפחד האיום שהיינו בו, פחד שעד עכשיו הוא בעצמות שלי, שמי יודע עוד מה יעשו לנו. ממש להיות במקומות שפלים. אני רוצה להגיד שאנחנו באים גם מציבור, שאני חייבת להגיד שאפילו סרטים כאלה לא ראינו. הייתי בפחד נוראי, בכפור אימים, שביקשתי, תביאו לי מעיל, בתחנונים, בלעמוד בקור, והסתכלנו עליי מגבוה ואמרו לי, זה בסדר. באותו יום, באותו רגע שגם אפילו לא היה ידיעה, שעוד לא ידענו מה קורה בזירה, הם לא מרגישים טוב? הם נפטרו? הגעתי ישר עם חברה שלקחה אותי כדי לתמוך בבעלי. ידעתי שזה העולם. הוא ילד רגיש, הוא ילד עדין. זה העולם של ההורים, האחים שלו. הגענו עם שוקולד ומיץ ופשוט זרקו אותי משם ואמרו לי, הוא יסתדר, אל תדאגי לו. אמרתי להם, הוא עדין, הוא יקיא, עכשיו הודיעו לו את זה. פשוט העיפו אותנו, הכניסו אותו למכונית עם הסורגים וככה הלכתי. עד 03:00 בלילה. זה תחושות שעד היום אנחנו מלווים, נמצאים בפחד, בחוסר אמון משווע, בבקשה שיסגרו את התיק. איך אנחנו יכולים לעמוד ולדעת שיש עננה של תיק שפתוח? והתשובה היא לא. נשארתי יום שלם בלי אוכל. השופט אומר, תביאו לה אוכל. אני חוזרת לשם ואני מקבלת השפלות וביזיונות שאי אפשר לעמוד בהן. צחקו עליי על זה שאני אוכלת כשר. שאלו אותי, מה את רוצה? חיכיתי, חיכיתי. מה ביקשתי? הרגשתי מתחננת, רק תביאו לי פיסת לחם, אני לא מצליחה להחזיק את עצמי. שלחו אותי לכלא בלי כלום אחרי ביזיונות והשפלות. רק עצם הבקשה של לבקש פיסת לחם זה ביזיון שאין לתאר. הגעתי לשם. כמובן ששום סממן של יהדות לא הצליחו. הורידו לי את הכיסוי, הורידו לי את החצאית. אחרי זה זרקו לי כזאת שקית עם לחם יבש, שזה מה שיכולתי לאכול. אחרי זה כשעורך הדין הגיע לבקר,

אני לא יכולה לצאת ככה. אני לא יוצאת עם מכנסיים ובלי כיסוי. אמרו לי, את לא רוצה? תישארי בחדר שלך. אי אפשר לתאר את הפחדים, את ההרגשה הנוראית, על מה אני פה בעצם? אנחנו לא עשינו כלום. את הצעקה האילמת הזאת שאתה צועק ובעצם אין לי. אף אחד לא מאמין. התחושה של חוסר האמון. כל התחושות האלה מלוות אותנו עד היום. זה ילדים שלקחו להם הורים. זה חמישה ילדים שעד היום הם זוכרים. איפה הלכתם? לאן נגיד? זה ילדים שחוזרים מבית ספר ושומעים שבועות. אין לכפר על כזה דבר. זה טיפולים נפשיים לילדים. על מה? הם זוכרים את הסבא והסבתא. הכאב הגדול. לא היה לנו יכולת להתאבל. היינו שוהים פשוט בפחד נוראי. אני מודה לך על זה שבאמת. זה פשוט מזעזע. אני רוצה להוסיף גם שאפילו בתור אישה דתייה, החוק הזה שאישה צריכה ללוות אותי לא היה. הייתי צריכה להוריד עקרונות, לעמוד במקומות שעד עכשיו אנחנו לא יכולים להכיל את זה. אני יכולה לצעוק, אני יכולה ללכת לפסיכולוגים. אני יכולה לצעוק את הצעקה שלי ואין מרגוע. אין מרגוע של הכאב, של הפחד, של חוסר האמון, של חוסר היכולת להאמין במערכות, שגדלנו על זה. גם אם אני באה מהציבור החרדי, שגדלנו על זה שזה כוח, שגדלנו על זה שאין לזלזל, שגדלנו על האמון במערכות האלה, של אבא שלי, של אחים שלי ששירתו את הצבא. גם אם אנחנו מהציבור הזה, של כן של יום העצמאות גם אם אתם לא לוקחים את הפן הזה, אבל את כל הצד השני,

אנחנו היינו נמצאים שם, וקיבלנו סתירה עצומה שבאמת אין לי מילים כמה אנחנו עוברים, כמה קשה לנו להכיל את זה ממש עד עצם היום הזה, וכמה קשה לי היה גם להגיע. אני מודה לך. עורך הדין של משפחת כדורי. נמצא איתי כאן עוד עו"ד, שלומי לוי. אנחנו היינו הצוות יחד עם עו"ד שליווה את כל החקירה הזו מבחינת החשודים. אני מצטרף כמובן לכל הדברים שנאמרו על ידי חברי הכנסת וגם על ידי ברכה. אני מוכרח לומר שלאחר שנים רבות כסניגור בתיקי פשע חמור, אני לא ראיתי חקירה שלאורך ציר זמן ארוך, שעוצרים אנשים, שסד הראיות ההתחלתי כלומר החשד הסביר הוא לא כזה שצריך להצדיק מעצר. כולם פה צריכים לדאוג. האנשים האלה נורמטיביים, רבותיי. הם לא אנשים שאמורים להיות חשודים בפלילים. אם היחידה החוקרת סברה שהם חשודים בפלילים, ואני מניח שהיה להם סיבה לחשוב שהם חשודים בפלילים, השאלה הנשאלת האם הפרקליטות כגורם מרסן שמלווה את החקירה נתן גיבוי לדבר הזה, למעצר ולהארכות מעצר פעם אחר פעם? אני אוסיף עוד דבר אחד שאולי באמת צריכה להיות השאלה כדי שהדברים האלה ימנעו, שלא יהיו עוד אזרחים שיחוו חוויות כאלה קשות. החקירה כולה, הייתה לה מטרה אחת, לחלץ הודעה מאנשים חלשים. אנחנו מכירים היום מקרה במדינת ישראל שיש משפט חוזר והכול בגלל אמירה, והדעות חלוקות האם עשה או לא עשה, ואני מדבר כמובן על רומן זדורוב. בקלות היה אפשר לקחת את האנשים האלה, לדרוך עליהם עוד קצת ועוד קצת, ואני לא הייתי מתפלא אם גם היו מודים בדבר שלא עשו. יחד עם זאת, אנחנו גם חייבים להגיד מילה טובה לאחר שלוש שנים, שבסופו של דבר כן נמצא הרוצח האיום. אני מבקש להצטרף לחבר הכנסת שאמר מקודם, אולי הדבר הראשון שהיה צריך זה משטרה חזקה, שגם לאחר החקירה הזו הטעות האיומה שנעשתה, תבקש סליחה, ואם לא עשו את זה עד עכשיו, שיעשו את זה עכשיו. מגיע למשפחה הזו סליחה מהמערכת של המשטרה. כוח ללא רסן זה פשוט כוח משחית. אלו הם הדברים שלנו כצוות ההגנה ואני מקווה שמקרה כזה לא יישנה. איפה זה עומד כיום? אתם מנהלים הליך נגד המשטרה? אנחנו כרגע לא מנהלים הליך מול המשטרה. כי התיק עוד לא נסגר מול אותו רוצח. התיק עוד לא נסגר. אני רוצה לציין, חברת הכנסת מירב, בתוך כל השלוש שנים האלה אנחנו פנינו לסגור את התיק וקיבלנו תשובה שלילית. אבל אנחנו לא מדברים אחרי שלוש שנים. אחרי שתפסו רוצח. הוגש כתב אישום. למה צריך לקחת זמן? אתה גם אומר שעד עכשיו לא התנצלו. זה מזעזע לא פחות. הרוצח נתפס. מטעמים משפטיים אנחנו לא מקבלים חומרים. הוגש גם כתב אישום, לא רק נתפס. אני שואלת למה לא נסגר התיק אצלם?

כי איתם יהיה לי בעיה. תאמינו לי, אם יש משהו שאני יודעת זה לנהל דיון. מה אומרים לך, למה התיק לא נסגר אם נמצא הרוצח? למה התיק נגד משפחת כדורי לא נסגר? לא נתנו לנו תשובה למה הוא לא נסגר, כי לא ביקשנו או פנינו באיזשהו הליך רשמי לסגירת התיק. אז למה אתם לא פונים לסגירת התיק? ציפינו כמו כולכם אני חושב, שברגע שיש את הרוצח אז סוגרים את התיק הזה. הם יסגרו את התיק.

זה עבודה של הצד השני. אין לנו שום רצון או יכולת לפתוח תיק וגם לא לסגור אותו. זה פריבילגיה של הצד השני ואני חושב שזה היה צריך לבוא מהם יחד עם התנצלות כמובן. בסדר גמור. עו"ד שלמה לוי, אתה רוצה להוסיף משהו שלא שמענו? בבקשה, אדוני. הדירה שבה בוצע הרצח הייתה מוחזקת בידי המשטרה למעלה מחצי שנה.

בדקו את כל הממצאים הפורנזיים האפשריים, כל חקירה וסימן אפשרי כדי שיעזור לגילוי האמת המזוויעה שבאמת קרה בתוך הדירה. חצי שנה אחרי מחזירים דירה לבני משפחה, שחשודים,

לא רלוונטי. החזירו זירת רצח. ילדים להורים, כן עשו, לא עשו, חשדות, לא חשדות. לא כל מי שנמצא שם אמור לראות סיטואציה כזאת. עד היום הם מדברים איתי,

שהסיטואציה הזאת לקבל פתאום את הדירה של ההורים כזירת רצח שנשארה כמו שהיא חצי שנה, זאת תמונה שלא יוצאת להם מהראש. ככה צריך לחזור מוצר שהמשטרה לקחה? הבנתי, אוקיי. חבר הכנסת שיקלי, אתה רוצה להתייחס? מעדיף בסוף.

בן צור? בבקשה. תיראו, המקרה שהיה והחקירה שהייתה של משפחת כדורי, אני לא יודע אם מישהו היה מסוגל באמת לעמוד בתעצומות נפש. מצד אחד ההורים מוטלים לפניהם, ומצד שני כרעם ביום בהיר אנשים נורמטיביים לחלוטין, עדינים, יראי שמיים, פתאום מפילים עליהם דבר כזה. כמו חבריי, לא שמעתי את כולם, אבל אני מבין שנעשה פה שימוש בשיטות לא שיטות. לא היה שום סיבה מקדימה כזאת או אחרת לכך שהם יהיו חשודים ברמה הזאת, וגם אם הם חשודים ונחקרו, מכל אחד גובים עדות, מקרובי משפחה, אני מכיר את זה, אבל עדיין זה לא יכול להגיע למציאות כזאת. אנשים שנמצאים פעם ראשונה בחייהם בחקירה, באמת קל לבלבל אותם תוך כדי שיש להם את הצער האמיתי על רציחתם של הוריהם. אני מקווה שהמשטרה תעשה בדק בית מאוד רציני, ואני לא מזלזל בכלל ביכולותיה של המשטרה ובחשיבותה. אין ספק שהמשטרה בדרך כלל עושה עבודה טובה, אבל כאן היה שם איזה טעות ומישהו צריך לשלם על הטעות הזאת, כי לפגוע בנפשם של בני המשפחה זה דבר שאי אפשר למחוק אותו. הם כל חייבים יסתובבו עם הטראומה הזאת. היא לא תעזוב אותם ולכן מישהו פה צריך לתת את הדעת ואת הדין על הדברים הללו.

תודה רבה. גבירתי, אני תושב השכונה שמכיר את הכול. אמנם אתה יושב באזור של חברי הכנסת אבל אתה לא חבר כנסת. אני פעיל בנושאים האלה. אני כל דיון נותנת לך לדבר, אז תירגע ותדבר בסוף. זה כרגע לא רלוונטי. נציגי המשטרה, בבקשה רק תגיד לנו שם ותפקיד, מה אתה יכול להתייחס מתוך ההערות שנשמעו כאן. בוקר טוב, אני מחטיבת החקירות, מטה ארצי. תודה שהזמנתם אותנו לדיון. באופן כללי אנחנו לא מדברים על תיק שמתנהל, וזאת כולם יודעים. הוגש כתב אישום אמנם נגד מחבל ולא נגד המשפחה וטוב שכך. לא הבנתי, הם עוד חשודים? לא. אנחנו לא יכולים לפרט. אז זה מה זה התיק מתנהל? אתה מוכן לתת לי לדבר, אדוני? שנייה שיקלי, תן לו לדבר ואני אתן לכם לשאול מה שתירצו, אני מבטיחה לכם. אנחנו לא יכולים לפרט בנושא תיק החקירה, לרבות מה היה שיקול הדעת לעניין המעצר. דרור, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. לפני בכלל ההתייחסות, אני חושבת שהיה מן הראוי קודם כל לפתוח בהתנצלות. אתם יודעים שאני פה, קוראים לי כבר דוברת המשטרה, אמר פה בוסו לדעתי, שאני עושה - - - , אבל באירוע כל כך קשה דבר ראשון לפתוח בהתנצלות. יושבת כאן הכלה שעברה ימים קשים. לפני הכול נראה לי שזה הגיוני, ואז להתחיל להגיד שאנחנו לא מתעסקים, וגם בזה אני אשאל. אגב, וזה החוסן שלכם, זה העוצמה שלכם. משטרה שיודעת להגיד כשטועים,

מתנצלים, זה נותן לכם אמון. לא טומנים את הראש בחול, וזה לא ישנה את התביעות האזרחיות מולכם, כי בסוף הוגש כתב אישום נגד רוצח. זה היה צריך להיות פה בצורה חדה, ברורה. נגרם עוול למשפחה. תמשיך דרור, בבקשה. האם אתה יכול לענות על למה אתם לא סוגרים את התיק אחרי שמצאתם את הרוצח? התיק כרגע, הוגש בו כתב אישום. כן, נגד רוצח. הוא עדיין מתנהל. שלא תגיד לנו שתסגרו אותו רק אחרי שייגמר ההליך והוא יורשע. לא, אחרי שיגמור לרצות אולי.

תיכף אתן לנציג הפרקליטות. גם הסמכות לסגירת התיק היא אצלנו. אוקיי, אז הנה מצוין שהתערבת. תגיד את השם והתפקיד. אני משנה לפרקליט מחוז ירושלים. אני התובע בתיק, בכתב האישום שהוגש, ואני הודעתי לבני המשפחה שהיו אצלי. הזמנתי אותם לפגישה בשבוע שעבר הם היו אצלי, ואמרתי להם שהתיק ייסגר. ההחלטה לסגור את התיק, חוסר אשמה. מתי? מהותית התיק סגור. אני הודעתי להם שהתיק נסגר. הודעתי להם את זה בצורה מפורשת וברורה. אוקיי, זה חשוב ההברה הזאת. המערכות הרישומיות, המחשוביות שבהם הדבר הזה מתועד, יפעלו גם הן את פעולתן, אבל מהותית התיק נגדם נסגר וזה נאמר. עו"ד שלומי היה יחד איתי בפגישה והוא גם שמע את הדברים. באמת מגיעה להם מדליה על זה. סליחה שנייה, אבל אני שאלתי שאלה וקיבלתי תשובה. אני רוצה עכשיו להמשיך לראות איך אנחנו מסייעים למשפחת כדורי. יצאה הודעה ממערך הדוברות שלכם שהתיק נסגר? למה לא הוצאת הודעה, התיק נגד משפחת כדורי נסגר? בקצה של הקצה של משהו שקצת במודעות שלנו, מה שנצרב בעיניי כל המדינה פה שהם הרוצחים. אני רוצה לברך את הסטודנטים לתואר שני בממשל ומהכללה האקדמית רופין שנמצאים כאן, בליווי השר לשעבר, חבר הכנסת מאיר שטרית, אז ברוכים הבאים. עכשיו נחזור אליך. תסביר לנו, התיק נסגר מהותית, אז מה נשאר עוד? נשאר איזה שפיל קצר? לא נשאר שם שפיל. המידע הזה מוזן לתוך המערכות, אבל התיק הזה סגור לכל דבר ועניין. אנחנו הודענו ומסרנו על כך לבני המשפחה בפגישה איתם לפני שבוע. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן להוציא ממערכת של מחשב את השמות שלהם? אני לא יודע אם זה לוקח כל כך הרבה זמן, גבירתי. אני רק אמרתי - - - שהם עדיין במערכת. זה לא אכפת לכם. אתם לא סובלים. תקשיבו, לצעוק, זה לא יביא אותי לכלום. הבעת את הטענות שלך יותר מעשר דקות. תן לנו לשמוע רגע. להוציא את המשפחה מתוך המערכת, למה זה כל כך מורכב? אני לא אמרתי שזה מורכב. אז למה זה לא קורה? אני גם לא יודע אם זה לא קרה. אתה יכול לבדוק את זה? אני אבדוק. אז תבדוק את זה. הם לא צריכים בכלל להיות בתוך המערכת. מה זה הדבר הזה? מה זה בתוך המערכת? ההחלטה המהותית התקבלה. היא הודעה להם. השאלה אם זה מוזן או לא מוזן בתוך המערכת הממוחשבת, נבדוק אותה. אתה היית צריך לבוא לדיון כזה ולהגיד לי, הסרנו את השמות של משפחת כדורי מכל המערכות. התיק מולם נסגר. משטרת ישראל חייבת להם התנצלות ברורה. ככה לבוא, בצורה כזאת. אתה מגיע לוועדת כנסת. זה לא קרקס. בגלל זה כל הזמן שחברי הכנסת קצת מתלהמים אני עוצרת אותם. מגיע תשובות אמיתיות, רציניות. למה משפחה שעברה כזאת השפלה לא נמצאת עכשיו בשיא החשיבות של המערכת? אם אני אתן היום לשוטר רגיל להיכנס לתוך המערכת, הוא ימצא את השמות שלהם בפנים? שוטר רגיל, אין לו גישה למערכות כאלה שבהן רואים מה שאנשי חקירות יכולים לראות. אתה היית רואה את זה, דרור? אנחנו יכולים לראות בחקירות. למה? אני לא מצליחה להבין את זה. זה כולה מערכות. הייתי אצלכם בביקור. אתם עושים עבודה טובה. אני יודעת עם מה אתם מתמודדים. אתם צריכים לסגור כל דבר שמשפחת כדורי נמצאת במערכות שלכם. לא רק המערכות, גם בדוברות, גם בתקשורת. כולם צריכים לדעת. התקשורת צריכה לדעת. התיק נסגר מחוסר אשמה, פותח את הפריים.

אחת הסיבות לדיון הזה מעבר באמת לבקשה של הח"כים, באמת שגם תקשורתית. הדיון הזה מצולם, הוא שקוף. אני מניחה שגם יהיה לו פולו-אפ, שגם אתם תדברו. זה חלק מהמטרה והסיבה שהיה כל כך חשוב שתגיעי לכאן, היא כדי לעשות אתכם גם את הצדק הציבורי שגם הכנסת צריכה. אל תתבלבל, זה אחת הסיבות. אני אגיד לך את האמת למה ברכה פה? אולי זה ימנע מאחרים. אמרנו את זה.

אתם צריכים ואנחנו נפנה כוועדה גם לפרקליט מחוז ירושלים וגם לראש אח"מ על מנת לסגור את כל מה שמשפחת כדורי נמצאת בתוך המערכת של המשטרה או של הפרקליטות. אני גם מודה לך שהזמנת את המשפחה אליך והסברת להם, כי מגיע להם שיתייחסו אליהם, ואני לא אומרת את זה בציניות, אני אומרת את זה מאוד ברצינות. אני חושבת שזה חשוב שהזמנת. מעבר לעניין שהחקירה נגד אותו מחבל מתנהלת, טרם הוגש כתב אישום? הוגש כתב אישום. בוא תעדכן אותנו. ב-18.4 הוגש כתב אישום כנגד וסים א-סעיד, שמייחס לו למעשה שלושה פיגועים. שלושה מקרי רצח. שלושה פיגועים, אני אפרט. ניסיון רצח של נערה, קטינה. היא הצליחה להימלט ממנו.

הפיגוע השני זה רצח בני הזוג יהודה ותמר כדורי ז"ל. למעשה הפיגוע השלישי שבעקבותיו הוא גם נעצר - - - אותו עובד זר.

שקוראים לו איוון טרנובסקי, וניסיון רצח של שותף שלו. בעקבות כך הוא נעצר, בעקבות הרצח? כן, ככה הם הגיעו אליו. מקרה שחייל שעבר וראה אותו. בוא נגיד, זה לא בגלל זה הוא נעצר. הראו את זה גם, שבעקבות הרצח הצליחו לחבר לזירת הרצח של משפחת כדורי, זאת אומרת שמה-18.4 יש כתב אישום. יש הליך משפטי מתנהל, גבירתי, עקב פשעים חמורים,

כן, שהצלחתם להוכיח שהוא הרוצח. עוד לא הצלחנו להוכיח. התיק נמצא בשלבים מאוד ראשונים של כתב אישום.

הוא הנאשם. כבר חודש, אז למה חודש אתם לא מוחקים את המשפחה מהמערכת. למי הסמכות להתנצל בפני הזוג? רגע, לפני ההתנצלות. ההתנצלות, בכל מקרה אנחנו עוד נדבר עליה, אבל אם כבר חודש, מה-18.4 יש את כתב האישום נגד המחבל הזה, למה חודש שלם דרור עוד יכול להיכנס ולראות את משפחת כדורי בתוך המערכת? אני לא יודע, גבירתי. אני באמת אומר לך, אני לא יודע.

אני לא יודע אם זה נכון,

אני אומר שוב - - - הוא אמר בכנות שכן.

בד בבד עם הגשת כתב האישום - - - אגב, שוטר תנועה פשוט שפותח את התיק, מקיש תעודת זהות - - - לא, הוא אמר את זה,

אני עובד במטה הארצי ולכן אני יכול לראות את זה. אני פתוח לתיקים. שוטר רגיל לא יכול לראות את זה.

והוא אמר בצורה מאוד מדויקת, כי הוא יודע שהוא נמצא בתוך ועדה בכנסת,

אני יכול לראות, השוטר הפשוט לא יכול. זה מה שאמרת כאן. אני אומר, שוטרים לא יכולים לראות. אין להם גישה בכלל למערכות האלה.

אני אומר לך שכן. תגיד לי, זה אכפת לך שהתיק לא נסגר? אני רוצה לדעת מי החברים שלי, מי השליחים שלי. הם יתנצלו ותהיה כאן התנצלות רצינית ומקצועית, אבל מה זה הוא לא מרגיש? אנחנו לא מתעסקים עכשיו ברגשות, לא של נציג הפרקליטות ולא של נציגי המשטרה. נציגי המשטרה, אני חוזרת אליכם כי השארתי את ההתנצלות פתוחה. האם הייתה התנצלות בפני משפחת כדורי? זה דבר שאתה יכול להתייחס.

הזמנתם אותם למפקד המרחב? אני נציג היחידה החוקרת, סגן ראש מפלג התשאול. בבקשה, ערן. קודם כל אני אגיד, בגלל באמת שההליך מתנהל ויש פה כתב אישום ובני המשפחה הם גם עדי תביעה, אז לא ניתן באמת לפתוח פה מה היו החשדות ועקב מה הוקם החשד הסביר. לא שאלנו גם.

מה שאני יכול לומר זה דבר כזה, שמה-13.1 למעשה, מהרגע שהתגלו הגופות של יהודה ותמר כדורי, נפתחה חקירה מסועפת. 13 בינואר 2019. נכון. חקירה מסועפת, מורכבת מאוד, אחד מהתיקים באמת הכי גדולים שאני פגשתי, וטיפלתי בלא מעט תיקים

בחודש הראשון לחקירה הוקם חשד סביר נגד בני המשפחה, צריך לומר את זה. איך הוקם החשד הסביר? מה היה החשד הסביר? אני לא אשאל אותך.

אני גם לא מתכוון לענות על זה.

אני לא אשאל אותך כי אני לא נכנסת לזה וגם לא חברי הכנסת. זה הפרדת רשויות. אבל במבחן התוצאה נכשלתם. לא היה חשד סביר. נכשלתם. צריך להגיד את זה. אנחנו ריכזנו את החשד הסביר. שלום, השר לשעבר מאיר שטרית. גם אמרתי את שמך ובירכתי את הקבוצה. אתה גם מוזמן להצטרף אלינו לשולחן. אני חוזר, ברשותכם. ברגע שהוקם החשד הסביר - - - אני לא נכנסת ללמה חשדתם במשפחת כדורי, אין לי שום יומרה לזה. אנחנו הבאנו את הדברים בפני בית המשפט על מנת להוציא צווים, צווי מעצר, צווי חיפוש כדי לקדם את החקירה, ואני אומר את זה פה ואני אומר את זה לשולחן. בסוף מדובר בתיק רצח, וכשמדובר בתיק רצח משטרת ישראל חייבת לחקור. זה מוטל על הכתפיים של משטרת ישראל, גם אם מי שנוגעים בו זה לא כזה נעים, וזה קורה. הפרקליטות ליוותה את החקירה הזו? לא הפרעתי, רק רגע. תן לי להמשיך בדברים בבקשה. כל פעולה שעשינו הייתה תחת העיניים הפקוחות של בית המשפט, כלומר בית המשפט, ברגע שאנחנו - - - בית המשפט נכשל. אבל ערן, לבוא ולמנוע תנאים בסיסיים מעצור זה באחריות שלכם, זה לא באחריות בית המשפט. אם היא לא מקבלת אוכל. היא אישה דתייה. לתת לה את התנאים שלה, להניק את הילד.

מה זה קשור לבית המשפט? זה אחריות של המשטרה ובית המעצר. אני באופן אישי לא מכיר את האירועים האלה ואני אשאל את זה פה, אני אשים את זה בסימן שאלה. יש מקומות שבהם ניתן להגיש תלונה, כמו תלונות הציבור, ואם זה עבירה פלילית,

אני לא מצפה ממך להגיד את המילים האלה. אני מצפה שאתה תגיד, אני אבדוק אצלי ואנחנו נעשה בדק בית ונחנך את אלה שהתנהגו כך. אני בסופו של דבר שם את זה פה בסימן שאלה, האם הוגשה תלונה כזאת? לא הבנתי. אתה טוען שהם משקרים? אתה טוען שברכה שיקרה פה? סליחה, זה לא עימות ביניכם. אנחנו לא בבית משפט. אני רוצה לרדת לחקר האמת. אני מניחה שיהיה לך עוד דרך ארוכה איתם ולא נראה לי שאתה הולך להיפרד מהם בתקופה הקרובה, אז תן לי שנייה רגע. אני מבינה שהרצון להגיע לחקר האמת הוא זה שמניע. אני גם לא נכנסת להחלטה לעצור את משפחת כדורי כי זה הליך של המשטרה. מפריע לנו ככנסת וכנבחרי ציבור,

כשאתם מתנהלים מול בני משפחה, צריך גם - - - . אני יודעת,

אני עוסקת בכל מה שקשור לאלימות בתוך המשפחה. אני עוסקת ברצח נשים. בדרך כלל זה מתוך המשפחה, אבל במקרה הזה של בני זוג שנרצחים, שהילדים, חרב עליהם עולמם, אין שום התייחסות של להבין שבסוף גם מדובר על ילדים? שיכול להיות שהם גם לא רצחו את ההורים שלהם? שבמקרה הזה גם התגלה כנכון. מגיע להם היחס המשפיל הזה?

אני את האירועים הספציפיים באמת לא מכיר. לא מכיר את התלונות האלה. שמעתי אותם, זה עלה בתקשורת. כל המדינה ראתה את זה באולפן - - - שמעתי בתקשורת. אני באופן אישי לא מכיר את זה. אתה צריך לבדוק את זה. בסופו של דבר בהליך המשפטי הוארך המעצר מעת לעת כי אף אחד שיושב פה באולם לא יודע בדיוק מה היה בחדרי החקירות ואיזה הסברים ניתנו, וזה גם לא המועד לדעתי כשההליך המשפטי מתנהל, לשים את פה על השולחן. איזה מתנהל? על מה אתה מדבר, סליחה? אתה מציג את זה כאילו יש סימן שאלה מרחף באוויר. הליך משפטי מתנהל. שני בני המשפחה הם עדי תביעה בתיק. אני חושב שבמועד אחר יכול להיות שזה המקום יהיה לבוא ולשים את החשד ולשים את כל מה שעלה ומה שהתגבש, ואז לבחון את הדברים. לגבי ההתנהלות של אותם שוטרים בחדר החקירות, האם הגשתם תלונה למח"ש? פנינו בכתב לא למח"ש. אם אני לא טועה, למפקד המחוז או למי שאחראי על החקירה הזו. אני יכול להגיד שמנעו מפגשים עם עורכי דין. לדעתי גם מפקד המחוז זה לא המפקד מחוז שהיום. אז היה ימ"ר מיעוטים מי שניהל את החקירה באותו זמן. וקיבלתם תשובות? לא קיבלנו שום תשובות. למה לא פניתם למח"ש על ההתנהלות של השוטרים בהליך החקירה? צריך להבין, אנחנו מדברים על אנשים עצורים בזמן מעצר, שמבקשים לראות את הלקוחות שלנו, והם מעבירים אותם ממקום למקום ומקשים עלינו, ואני מדבר על חורף 2019 שעו"ד עומד בשער של המשטרה שעות תחת גשם כדי שיוציאו לו לראות את הלקוח. צריך להבין, כשאומר פה נציג המשטרה שיש לנו חשד סביר ופנינו וקיבלנו צווים ויש פה חקירה סמויה, השאלה מספר אחת פה, האם הפרקליטות נתנה גיבוי ליחידה החוקרת לבקש מעצרים בתיק הזה, עם רגישות או שהם עשו את זה לבד על דעת עצמם? צו מעצר מקבלים בקלות.

נאמר פה וגם בציבור שהחשוד היה 17 יום במעצר. היו הארכות מעצר. החשוד היה מיוצג, אנחנו יודעים. מי האריך את המעצר? תחסוך ממני את הביקורת על בית המשפט שגם כן יש. מי שהאריך את המעצר זה שופט בית משפט. אתם לא רוצים לסגור את התיק מכיוון שאז הם יקבלו את החומר. הוא ראה שיש ראיות וחשדות ולכן הוא האריך את המעצר. עו"ד לוי, כשהתיק ייסגר אתם תדרשו את חומר החקירה, מדוע האריכו לכם את המעצר. מזה אתם רוצים לברוח. אתם רוצים להרחיק יותר זמן מהגילוי, ככה אולי יהיה שקט יותר. גבירתי, הם עדי התביעה, לכן לא מגיע להם הזכויות שלהם? גם עכשיו עוד לרמוס? הפרקליטות שמלווה את המשטרה, המשטרה החליטה לעצור את המשפחה של בני הזוג שנרצחו. אתם ליוויתם את התיק של המשטרה ומול בית המשפט בכל ההליך הזה? אתם יודעים מי החוקרים שהיו שם? לא היו שאלות שהגיעו מתוך הפרקליטות על המעצר? אם יורשה לי, גבירתי, כמה משפטים.

כמו שאמרתי, מייד לאחר הגשת כתב האישום שכרגע בהליך תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי, אני הזמנתי את משפחת כדורי ואת עורכי דינם בשביל לעשות מספר דברים, אחד, זה להשתתף בצערם ולהכיר אותם, כי יש לנו מסע משותף ארוך כנראה בתוך ההליך הזה שהוא צפוי להיות גם הליך מורכב. להסביר להם מה יש בכתב האישום, להסביר להם מה בסיס הראיות ולהסביר להם איך הולך להיראות ההליך המשפטי מורט העצבים שכנראה הולך להתנהל פה. בנוסף אמרתי להם שברור לי וידוע לי שיש להם טענות קשות כנגד המדינה באשר לדברים שפגעו בהם בצורה קשה. אמרתי להם, זה כרגע לא הזמן. מדוע זה לא הזמן? כי אנחנו כרגע בעיצומו של הליך משפטי שיש לו תכלית מבחינתנו להוכיח מעבר לספק סביר את אשמתו של הנאשם. תגיע העת שבה יהיה מקום להפנות אוזן קשבת אמיתית וגם בירור ממשי של הטענות האלה,

זה לא יכול להתבצע כרגע, כי כרגע יש הליך משפטי מתנהל ששאלת התנהלות החקירה, שאלת הצווים, שאלת החשדות שעלו, שאלת החשודים וכיווני חקירה נוספים. הוזכרו פה בני משפחת כדורי.

החשוד הראשון בתיק היה אדם בשם עלי עלאסה שהיה עצור כחודש ימים, והוא היה החשוד הראשון בפרשה הזאת. כל התנהלות החקירה, ניתן לשער וניתן לתאר שתעמוד לבחינה גם של בית המשפט, ותגיע העת שבה נצטרך להידרש גם לשאלות שגבירתי מעלה וחברי הכנסת הנכבדים מעלים כאן. ברור לשאלת כבוד חבר הכנסת מקלב, שזה אכפת לנו וזה חשוב לנו. זכויות של חשודים ובכלל שמירה על כבוד האדם היא לנגד עינינו כל הזמן. הדברים האלה הובהרו והוסברו. אני חושב שצריך להבין שאנחנו בתוך איזושהי מסגרת שמתנהלת לפי סדרים מסוימים, לפי דין. יש הליך שבאמצעותו, ואני הפניתי את משפחת כדורי ואת עורכי הדין שלהם להליך לבקשת חומרי החקירה לפי הנחיה 14/08 להנחיות פרקליט המדינה, ויש דרך איך מקבלים את חומרי החקירה, איך הם יכלו לבחון אותם, איך הם יכלו להציג ולפרוס את כל הטענות שיש להם, ואנחנו נשמע אותם ברוב קשב, אבל לדבר הזה יש דרך. אני רוצה להגיד עוד דבר. בסופו של דבר, וזה בהמשך לדברים של רפ"ק אסרף. בסופו של דבר, וזה נאמר פה על ידי כל חברי הכנסת, חקירת המשטרה היא מוסד מאוד חשוב. התכלית של חקירת משטרה איננה להוכיח את החשדות כנגד חשוד מסוים. התכלית היא לברר אותם. חקירה שמצליחה בבירור הזה להזים חשדות, היא חקירה שאפשר לסמן עליה הצלחה כמו חקירה שמבססת חשדות, לכן אני חושב שנקודת - - - שבחוכמה בדיעבד נגרמה פה פגיעה קשה, אני חושב שהיא עשויה להיות לקויה בהטעיה של חוכמה בדיעבד. תשימו לב איך אתם בסמנטיקה מנסים עדיין לצבוע את זה בצבעים אחרים. לא להפריע. אפשר עוד שני משפטים? כן, שני משפטים ואחרי זה חבר הכנסת שיקלי. אני יכול להגיד שלשמחתי הרבה במדינת ישראל, ואני מדבר כאן בצורה הרבה יותר רוחבית, מעצר לצרכי חקירה מבוצע באמצעות צווים שיפוטיים. בית משפט הוא זה שהוציא ומוציא את צו המעצר. בית המשפט עושה ביקורת שיפוטית הדוקה על בית משפט שלום. בוא, יש פה פדיחה לא נורמלית. תחסוך מאיתנו את כל המלמלת הזאת. שיקלי - - - לא, זה מעצבן. זה פשוט מרתיח. בא עם מלמלת משפטית סבוכה. שיקלי, אתה מדבר אחריו, אז תתאפק קצת. רמסתם משפחה שכולה. בושה. שאלה אחת ברשות כבוד היושב-ראש. האם ליוויתם כפרקליטות את החקירה הסמויה הזו? האם נתתם גב לשוטרים לצאת למעצר? האם עמדתם מאחורי בקשת המעצר בבית המשפט כפרקליטות?

גבירתי, אני רק אבקש להשלים את המשפט. כל הליכי המעצר והארכות המעצר בוצעו תחת פיקוח שיפוטי לא של ערכאה אחת, אלא על כל החלטות המעצר פה היו גם עררים בבית משפט מחוזי. גם שופט נוסף בחן והייתה פה ביקורת צמודה, לכן אני אומר, המערכות האלה קיימות, המערכות האלה עובדות והדבר הזה לא - - - בכהוא זה את הצורך כמו שאמרתי, בעת הנכונה, גם לברר ולבדוק את - - - האם אתם פיקחתם על החקירה, לא בית המשפט? השאלה היא פשוטה, האם הפרקליטות פיקחה? הסברתי לך, אתה לא בעימות איתו כאן. תעשו את זה במקומות אחרים, לא כאן. סיימת, אדוני?

חבר הכנסת שיקלי, בבקשה. אני חושב, בכנות, זה אחד המקרים הכי מזעזעים והכי חמורים שאני פגשתי, והיינו פה בעשרות ועדות. פשוט מקרה מטורף בחומרתו שאתם מתייחסים אליו לצערי, אני אומר לאנשי אגף החקירות והפרקליטות, במין שפה קרה, מנוכרת, משפטית, בכל מיני מלמלת, בלי שום נכונות אמיתית להכות על חטא על מה שקרה כאן. קודם כל היה כאן פיגוע רצחני, והאנשים שנרצחו בפיגוע, יהודה ותמר, זוג מבוגרים שנשחטו בביתם, הציבור הישראלי בכלל לא ידע שהיה פיגוע. בחלוף שלוש שנים, אז נעצר בן אדם ובינתיים אנשי המשפחה שנחשדים ומושמים במעצר אנשי המשפחה השכולה, עוד מתנהלת נגדם חקירה אחרי שמתברר הדבר הזה. יכולות להיות טעויות. דברים חמורים יכולים לקרות, אבל היה מצופה מכם לבוא ולומר,

פשענו, וזה לא קורה, וזה לא פעם ראשונה שזה לא קורה. היינו פה עם חיים מזרחי שנעצר במעצר שווא וגם אז אין יכולת לבוא לומר, טעינו. הוא אמר עכשיו נקודה, שאולי יכול להיות שהאופי החרדי של המשפחה גרם להם להתנהג ככה איתם. יכול להיות? אולי היד הייתה קלה על ההדק בגלל האופי של המשפחה? קודם כל לא נעים לי להגיד לך, אבל אני פה דיי הרבה זמן. זה בכלל לא משנה מה אופי האדם או מאיזה מוצא הוא. לצערי מכל מקום יש תלונות. לא חסר. שיקלי, תמשיך. אז אני אומר, יש פה כמה דברים. א', אני חושב שיהודה ותמר, השם יקום דמם, העוול הגדול כלפיהם הראשון זה שבכלל האירוע לא סווג כפיגוע, וככה הם נשכחו מלב, וזה עוול איום ונורא שאתם אחראים לו בדיעבד. הדבר השני זה מעצר שווא של חפים מפשע בלי ראיות מספקות, וזה ממשיך לזה שעד היום כשיש לכם כבר דגימותDNA ושיש לכם כבר כפי הנראה ראיות מאוד רציניות. הבן אדם גם הודה ברצח ועדיין אתם לא סוגרים להם את התיק, אתם לא אומרים טעינו, אתם לא אומרים סליחה, לא מיישרים מבט. זה פשוט לא בסדר. גם העובדה שהיו כל מיני ראיות והיו כל מיני דברים והמשטרה לא באה ואמרה בזמן שיש פה בעיות ושיש פה חשדות. זה לקח המון זמן. ההתנהלות פה לאורך כל הציר היא התנהלות מאוד בעייתית ואני חושב שאם הייתם באים לכאן בגישה קצת פחות זחוחה ועם קצת יותר רגישות, אז היה אפשר גם אולי לקבל את ההתנהלות, אבל האופן שבו אתם ניגשים לדברים והיחס הקר והמנוכר כלפי המשפחה, זה דבר שהוא בעיניי פשוט מזעזע. אני באמת אומר לכם כאזרח, לא כחבר כנסת. אני מזועזע. תודה, שיקלי. אתם רוצים להעיר?

תודה רבה גבירתי היושב-ראש על הסבלנות שאת מגלה כאן, אבל בוודאי יש כאן חלק רגשי. אני גם מרגיש כאן חלק רגשי. אמרתי להם את הרקע. דרך אגב, בבית משפט הדר בצלאל נערך חיפוש פוגעני, קשה, טראומטי למשפחה. זה רק בדרך אגב שאנחנו רוצים לדעת רקע על מה מדובר פה בהתנהלות מול משפחת כדורי. זה לא רק מול משפחת כדורי. בנערה שניצלה בניסים, היום אנחנו גם יודעים באיזה ניסי ניסים. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אתם לא אשמים, הכול התנהל בסדר. סליחה אתם יכולים עכשיו לבקש? נגמר האירוע של הסליחות. זה היה צריך להיות בהתחלה. הוא לא קרה. עכשיו התנצלות. מספיק כבר להיכנס לאירוע הזה. הייתי בצורה מאוד ברורה. זה לא היה מספיק נחוש.

אני אטפל בזה, אבל מספיק כבר להגיד להם, תבקש סליחה. ברשותך כבוד היושב-ראש, רק ברכה רוצה להגיד עוד משפט. אתן לחברי הכנסת, אתן לך ואנחנו נסכם. מילה אחת אני רק רוצה להגיד. בסופו של דבר, הרי איך שלא יהיה, כל המערכת יוצאת לא טוב. יש כאן כשל של השב"כ בהנחת עבודה שזה לא היה פיגוע. יש כאן כשל של המשטרה או של הפרקליטות, קולוסאלי. יש כאן כשל של בית המשפט שהוא היה צריך להיות הגורם המבקר, המפקח. במבחן התוצאה היום, גבירתי היושבת-ראש, איך שלא נסתכל, אם היו ראיות חותכות וסבירות, אז סימן שהכשל הוא עוד יותר גדול. היום במבחן התוצאה הוא אומר שלא היה סבירות, אז אתם מעמידים סבירות ודברים חזקים כשמתברר שהם לא נכונים, ואם לא היה סבירות אז אתם עשיתם צעדים כאלה מרחיקי לכת מול משפחה. איך שאנחנו לא נוגעים בעניין הזה, זה חמור מאוד. נעזוב אותם עכשיו. אנחנו כאנשי הציבור ושמחויבים לאזרחים שלנו כיום ולעתיד לבדוק, אנחנו צריכים לבדוק את האירוע הזה, איך המערכות עובדות אצלנו שאנחנו יכולים להגיע בסופו של דבר למקרה כזה שילדים מואשמים ברצח הוריהם. איפה נכשלנו? או שנקבל החלטה שזה בסדר. אני לא מדבר עכשיו, לא רגשית, לא על הניכור שיש פה, הפערים התרבותיים שאני מרגיש. פערים תרבותיים, תסלחו לי. מדינה אחת, אתם שליחים שלנו. אני רוצה לחזק אתכם. אני מאמין בכם אבל אני מרגיש פערים תרבותיים, התנהלותיים ורגשיים ואנושיים ביניכם לביננו, לכן אני חושב שאת צריכה לסכם את הדיון הזה, להקים את הדבר הזה,

אנחנו חייבים ציבורית לנרצחים. אנחנו צריכים לבקש סליחה שהאמנו. אנחנו האזרחים האמנו שלוש שנים שיש כאן בני משפחה, שזה מיליוני איש. זה דבר שלא ייצא מהם לדורי-דורות הדבר הזה. אף אחד לא יכול לתקן את העוול שהיה להם. אנחנו יכולים קצת לעשות, ועוד דיון ועוד דיון כדי באמת להוריד את מהם את העננה, את אות הקין הזאת, לחבק אותם, לחזק אותם. אנחנו צריכים לחזק את המשפחה הזאת. אנחנו צריכים להביא עגלה ערופה על מה שנעשה לכם. תודה. כן, בוסו. מירב, אני מוכרח לומר לך שאני נכנסתי לדיון מודאג. אני יוצא ממנו יותר מודאג. יותר מודאג כי אני לא רואה בכלל מישהו שמבקש לעשות לעצמו בדק בית. במדינה מתוקנת היחידה החוקרת כולל הפרקליט שליווה וכל היחידה שחקרה צריכה לעמוד להערה משמעתית מסיבה אחת, לאחר שהוא שוחרר הוא רצח עוד אזרח. היה פה כשל מלמעלה עד למטה. אנחנו יודעים שהיום יש גם אופציה לתקן כתבי אישום במהלך המשפט. אנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו שואלים את השאלות לא רק על משפחת כדורי אלא כשהרוצח היה בידיים שלכם הוא שוחרר וכל סימני השאלה שעולים, אנחנו לא רואים שמישהו פה מבקש לעשות בדק בית. יכול להיות שאפילו אותם חוקרים התקדמו ונמצאים בדרגות אחרות. אנחנו לא רואים גם כן מישהו שמרגיש איזו אשמה אמיתית ולהגיד, אנחנו מתנצלים בפה מלא. אין לי שום ודאות שברגע זה עדיין לא קורים כאלה מקרים חמורים, וזה מה שרציתי להגיד. אני נכנסתי לדיון הזה מודאג ויוצא ממנו אפילו יותר מודאג ממה שנכנסנו אליו. תודה. אני רוצה שנייה לתת לברכה, בבקשה. אין לי הרבה מה להוסיף אחרי כל מה שנאמר פה, רק להוסיף באמת על הפן של הכאב. אם הרשו להגיד שזה לא נכון שרק אחרי חודש פנו אלינו, כי מה"שבעה" ומאותו רגע שחמי וחמותי נרצחו, אנחנו היינו בידיים שלהם. בהתחלה שיתפנו פעולה, עשינו כל מה שצריך, אבל בן רגע זה נהפך. לא עבר שבוע, שבועיים. נשארתי עם חמישה ילדים בשכונת הר נוף. לקחו לי את האוטו. אמרתי להם, איך אני חוזרת הביתה? תסתדרי. עם דפיקות בדלת איומות, של פחד. עד היום דופקים בדלת, אנחנו מפחדים, מה עוד יכול להיות? מה"שבעה" ובמשך כל השלוש שנים, הייתי חולת קורונה, זימנו אותנו לחקירות לפני שנה-שנה וחצי. זה לא נגמר באותו רגע ששחררו. אנחנו היינו מלווים בעננה כזאת. התקשר השוטר, אמר לי, את יכולה לבוא? אמרתי לו, כן, אבל אני עם קורונה.

תדעי לי שאם את משקרת, זה היה המשפט הראשון. למה שאני אשקר לך? למה מהמשפט הראשון ישר אתה חושב וחושד שאני משקרת? אני נורמלית לחלוטין. אין שום סיבה שאני אשקר לך. אמרתי לו, אני אשמח שתוציא אותי מהבידוד. תאשר לי את זה, אני מגיעה.

אני אבדוק ותדעי לך שאני אראה את זה כחומרה אם את תשקרי עליי. זה היה כל המהלך במשך כל השלוש שנים האלה. היינו תחתם והיינו מרגישים ממש מאוימים. אני לא חושבת שהסליחה,

מכבוד כולם, אני לא חושבת שהסליחה פה תעשה משהו. זה ממש לא נדרש ולא יועיל לנו. עורכי הדין, אתם רוצים להוסיף משהו? אין לי מה להוסיף.

בני, בבקשה, יש לך דקה. אני תושב השכונה. אני מכיר את אדון כדורי ז"ל, גם הפעילות שלנו בתוך השכונה. אני מכיר את משטרת מוריה. איזה שכונה אתה? ארמון הנציב. אני מכיר את משטרת מוריה. אני מכיר את משטרת העוז שאני קורא לה עיזה.

כשהקימו את המשטרה וחילקו אותה לכל מיני שכונות, מה שנקרא מנהלות שם, רק שר אחד בכנסת הזאת, ז"ל, גדעון עזרא, שאני הייתי איתו. זה לא אסון ראשון, גבירתי. זאת תחנת משטרה, שם יושבים לא מקצועיים. אין להם מקצועות חוקרים עם, תסלחי לי שאני אומר, איי קיו ברמה של ציפור. אז זה לא מתאים - - - כל דבר שאני אומר לך,

אני לא רוצה לערב את עצמי עד שאני לא אשב איתך בפגישה שתזעזע אותך. אני ידענו כולם שזה על - - - . נרצח ילד, אותו דבר. השוטר החזיר - - - . נרצח אדם, האשימו מישהו אחר בזמנו בשכונה, ומסכן עד שנמצא הרוצח. אותו דבר משפחת כדורי.

אני מכיר את התחנות האלה. הבנתי שאתה מכיר. ואני רוצה להגיע אליך למשרד. מה שיש לי יזעזע אותך, מה זאת התחנה הזאת, המשטרות האלה.

אני אומר אמת, יש לי עובדות. הם לא מקצועיים. אתה רוצה שאני אוציא אותך? הם לא מקצועיים, שתדעי לך. אם את רוצה לטפל בחוסר המקצועיות - - - אתה תדבר גם בכבוד לשוטרי משטרת ישראל. יש חוסר מקצועיות שם בתחנות האלה מהיום שהקימו אותם. אני כאן שומרת על הזכות של מי שצריך לדבר, אבל לא צריך להגזים. כל דיון אתה מגיע. כל דיון אני נותנת לך לדבר.

אני מוזמן כי אחת הפעילויות שלי, לחשוף דברים שאת לא יודעת ואף אחד לא יודע. זה אחת הפעילות שלי בכנסת, שעליה אני משלם בחירות שלי.

אני רוצה לסכם את הדיון הזה. קודם כל אני רוצה להודות לחברי הכנסת היוזמים, גם אוריאל בוסו וגם חבר הכנסת אורי מקלב. אנחנו גם מודים לך, גבירתי. תודה רבה באמת על היוזמה,

להגיע לפה ובאמת לא להרפות מהנושא. תיראו, למשפחת כדורי כולה נגרם עוול שאין לתאר, אבל האסון הכי גדול זה שבעצם ההורים נרצחו בפיגוע, ולילדים, במקום שיהיה להם את הצדק של לשבת "שבעה", של להתאבל את החודש, את ה-11 חודש, את השנה, כל השנה הכול כך חשובה הזאת. אתה מאבד הורים, בסופו של דבר הם מצאו את זה בחדרי החקירות. אני כבר יודעת איך המשטרה מתנהלת ולכן לא נכנסתי למה עצרתם אותם. אני בטוחה שעורכי הדין שנראים נמרצים מאוד, בשעה הנכונה גם יבואו ויבדקו וגם יוכיחו ציבורית למה בני המשפחה נעצרו ומה עמד מאחורי ההחלטה לעצור אותם, אבל שוב, אני לא נכנסת לחומרי חקירה. אני יודעת מה זה הפרדת רשויות. עם כל זה, ההתנהלות של החוקרים, אני אישית חושבת, עורכי הדין, שאתם צריכים להגיש תלונה למח"ש, כי אותם חוקרים שיושבים שם, איזה תחנה זה, מוריה? מוריה, זו התחנה שנחקרתם? אני יודעת שיש להם עומס. אני הייתי בתחנות משטרה, ראיתי את תחנת המעצר, ראיתי את חדרי החקירות. אין שום סיבה להתנהל מול אזרחים שומרי חוק בצורה כזאת. שום סיבה להתייחס לאישה דתייה בצורה כזאת. למה יוצאים מנקודת הנחה, כשהמשפחה נורמטיבית ובני המשפחה הם שקרנים? איפה נשמע דבר כזה? מה זה, חוקרים עבריינים? איפה נשמע דבר כזה? זה לא ראוי, זה לא נכון. אני חושבת שבכלל אתם צריכים לעשות בדק בית מאוד רציני בלי שום קשר להתנהלות של עורכי הדין שצריכים להתלונן על אותם חוקרים שמתנהגים בצורה כזאת שרומסת את הזכויות, ודיברתם, נציג הפרקליטות שזכויות אדם, וכל הזמן אני מתעסקת רק בוועדה על כמה משחררים מהר וכמה לא חוקרים, ובסוף באנשים נורמטיביים,

חוקרים ושמים אותם במעצר 17 יום. יש לי כאן אנשים שתופסים אותם עם נשק בתוך הבית ושולחים אותם באותו יום למעצר בית, עוד בפזורה, כאילו מישהו בכלל יודע איפה הוא נמצא. כאן משפחה נורמטיבית, גם דיבר אורי מקלב על בני המשפחה. מלח הארץ. לא נורמטיבית, הרבה יותר מנורמטיבית.

שציינת את הדברים, כאחרוני העבריינים.

קראו לנו רוצחים מאותו רגע, סליחה שאני קוטעת אותך. זה בסדר גמור. מה קרה במשטרה ובפרקליטות ובבית המשפט שהביא למצב שמשפחת כדורי נחקרת כאחרונת העבריינים? אני רק מהתרשמות של שעה וחצי, אני לא מצליחה להבין אבל אני מניחה שעורכי הדין גם יביאו לחקר האמת כמו שאמר נציג הפרקליטות, לאחר שכמובן יסתיים. אני מבינה שכרגע ההליך על אותו מחבל, אני אפילו לא אומרת את השם שלו, מתנהל מולו ואתה צריך גם את הסיוע של המשפחה, הם עדי תביעה, אבל זה בכלל לא צריך למנוע מהתנצלות אמיתית ורצינית של המשטרה ושל הפרקליטות. זה לא קשור. אגב, אתה רוצה שהם יהיו איתנו באירוע הזה. מן הסתם היה צריך להזמין אותם, ממפקד התחנה עד למפקד המרחב, אני לא יודעת מי. אנחנו כמובן נפנה עוד היום למפקד המחוז, למען הסר ספק. לא נגמר כאן. גבירתי, אתם מדברים פה על תחנות. התיק בכלל לא נידון בשום תחנה ולא נחקר בשום תחנה.

מי חקר?

אין בעיה. אני רק מעמיד את הדברים על דיוקם. אין פה שום עניין להאשים תחנה, לא מוריה ולא תחנה אחרת. בסדר גמור, דרור. ההערה שלך נכונה והיא רלוונטית, מה שעוד יותר מחזק בי הצורך של אותו מפקד ימ"ר שיבוא ובאמת ינהל איזשהו הסבר למשפחה הזאת, כי הבנתי שארז כן הזמין אותם אליו. גם אצלנו ביחידה הם הוזמנו. מרגע התפתחות החקירה עוד לפני בכלל שפורסם בתקשורת שנעצר חשוד, זומנו בני המשפחה כולם. הסברנו להם שיש התקדמות משמעותית. מי הזמין אותם, אגב? מפקד הימ"ר. מי שנכח שם זה גם צוות החקירה. מה אמרתם להם? לא, לא, אתה לא שואל. אני בסיכום. אבל הייתה מסיבת עיתונאים על החשיפה? למה היא לא נפתחה בהתנצלות? הזמנו אותם. ציבורית, למה לא התנצלתם? חבר הכנסת מקלב, אתה לא מפריע לי. הסיבה היחידה שנאמרו כאן הערות, כי הן רלוונטיות לסיכום. הן לא רלוונטיות לחברי הכנסת, הן רלוונטיות לסיכום. הבנתי שמפקד הימ"ר הזמין אותם.

פעם אחת במעמד התפתחות בחקירה, פעם שנייה במעמד הזה של יום הצהרת התובע. זימנו את המשפחה. רצינו לפרוס בפניהם את כל הפרטים. שאלנו מי כן יכול לשמוע, מי לא יכול לשמוע. בכל זאת זה דברים מאוד קשים. בסופו של דבר נשארו מספר בני משפחה שקיבלו מאיתנו את כל פרטי האירוע. עזוב את ה"קיבלו מאיתנו". גם כל עם ישראל הבין שההורים שלהם נרצחו על ידי מחבל. האם הבעתם התנצלות בפני תהליך החקירה שעברו בני משפחת כדורי? לא הובעה התנצלות בפני בני המשפחה, כי בסופו של דבר כשאתה בוחן את הדברים אחורה, כל מה שנעשה

אתה לא מתנהל מול אישה שמדברת כאן, כאחרונת העבריינים. תאמין לי, אני כל היום מתעסקת בתיקים של המשטרה. כל היום אנחנו מתחננים שיעצרו כאן אנשים שאנחנו יודעים שהם עבריינים, שהם סוחרי אמל"ח. אני יודעת שאתם עוצרים אותם. אגב,

כשהגעתי ליחידה של אבי לוי, יחידת יואב, מה אמר לי החייל של היחידה? מירב, אנחנו עוצרים ובתי המשפט משחררים. זה מה שהוא אמר, חייל ביחידת יואב שנלחמת בהחזקה של נשק והברחות. פה החזיקו משפחה נורמטיבית במעצר. כשהזמנתם הייתם צריכים להתנצל. כן, סבבה שעדכנת אותה. לא, עדכנת את כל עם ישראל. האם הוקם צוות מיוחד שיבדוק איך שוחרר הרוצח שרצח עוד פעם? אני כבר סיימתי את הדיון. אני רוצה להגיד לך משהו. לא התנהלתם בצורה טובה. לא התנהלתם בצורה מקצועית וגם היום לא נשמעה התנצלות ברורה כלפי מה שעברה משפחת כדורי. אנחנו נפנה גם לראש אח"מ. נוציא מכתב מהוועדה למפכ"ל המשטרה, כי איך שהתנהלו פה מול בני המשפחה, התנהלות חמורה מאוד וגם אפילו כאן לא שמענו התנצלות כלפי משפחת כדורי, וככה לא מתנהלים. אני גם רוצה לפרקליט מחוז ירושלים. מה ששמעתי פה זה בעיקר הבהרה שהתיק באמת,

זה מחבל, אבל לא שמעתי התנצלות שבכלל העברתם את המשפחה הזאת, את מסע הייסורים שהיא עברה, וזה הנקודה שהייתה חסרה, וטוב שהגעת לפה,

וטוב שהוועדה הזאת שקופה וגלויה, כי לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך, אבל אני לא צריכה דיונים בוועדת בט"פ. יש עוד דרכים לפנות אל המשטרה. זה לא התנהלות לא תקינה.

לא עשו את מה שהיה צריך ולכן יש עוד דרך ואנחנו נפנה כבר היום גם לפרקליטות וגם לראש אח"מ בעניין, כי לא צריך להתנהל ככה. אני רוצה להתנצל בשמנו, בשם הכנסת, בשם מדינת ישראל על מה שעברתם. לא מגיע לכם. לא מגיע לכם את היחס הזה. תאמינו לי, אם לא הייתי כבר כל כך הרבה חודשים בוועדה הזאת רואה איך אנחנו ממהרים, מערכת המשפט, לשחרר עבריינים רצידיביסטים, אז בטח הייתי אומרת,

בדרך כלל עוצרים, תום ההליכים.

דווקא אתכם התנהלו בצורה מחפירה. אני לא אשפוט. אנחנו נמשיך הלאה אבל מגיעה לכם התנצלות מכל הלב ומכל חברי הכנסת. למרות הכול, אני יכולה להגיד לך שיש שוטרים ושוטרות מצוינים שעושים את העבודה שלהם ושומרים על הביטחון שלנו גם בזמן שאנחנו יושבים כאן, פועלים כדי למנוע אירועים כאלה וכדי לחקור בצורה ראויה וטובה נחקרים, אז מאוד חשוב לי לא לשפוך את התינוק עם המים וחלילה לא לפגוע במשטרת ישראל. יש לה פה הרבה כבוד בתוך הוועדה הזאת והם יודעים את זה, ולכן גם חשוב לי שתדעי שאנחנו יודעים מה שוטרי ושוטרות משטרת ישראל עושים למען הציבור הישראלי, וחשוב גם שזה יהיה כאן בוועדה, ועם כל זה, הייתה מגיעה לכם התנצלות ראויה יותר ומכובדת יותר אחרי כל מה שעברתם. תודה רבה. אני מודה שהגעת לכאן. אני מודה לכולם, לחברי הכנסת, הישיבה נעולה.